צוהריים טובים, שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל. היום יום שלישי כ"ב בסיון התשפ"ב, 21 ביוני 2022 השעה 13:30 נקיים את הדיון בערך עד השעה 15:00 בנושא השפעת משבר האנרגיה בעולם על הקרן לאזרחי

זו הערכה שמרנית שמתייחסת למחיר גז שהוא לא המחיר של היום, סביבות 30 דולר ליחידת חום, אלא מחיר הגז הצפוי בממוצע לאורך השנים

לפיתוח התשתיות לעתיד הרחוק יותר ולכל מה שצריך למדינה.

זה הסיפור הגאופוליטי. הייתה לי שיחה לפני שבועיים בערך - - - דני, לפני שאתה ממשיך, שווה למדינה להחזיק

אתה בכלל מערער על האפשרות.

אם זה לשים את המיליארדים פה או באוצר המדינה הרגיל, זה צרות של עשירים. יכול להיות שצריך לקיים דיון על זה כדי לראות. אני מבין את ההסתייגות שלך מהסיבה הפשוטה שעד עכשיו היא לא מילאה את התחזיות האופטימיות שהיו

במבט גאו-אסטרטגי זה חיזוק אדיר למדינת ישראל. לכן צריך לקפוץ על ההזדמנות. כמובן שצריך לשים לב שלרוסיה זה לא עזר. עד שהיא עברה את הגבול.

מאגר תמר הפיק 8.7 BCM ב-2021 מתוך יכולת של 11.5 BCM. נושא שלישי בטווח הקצר זה שמחירי הגז הטבעי ליח"פים בישראל הם

שיימצאו עוד מאגרים יהיה יותר גז שניתן לייצא. אלה ההשפעות העיקריות על הקרן. עכשיו נועם ידבר על השלכות משבר האנרגיה על משק החשמל בכלל. צוהריים טובים.

7 מיליארד שקלים. זה האומדן שלהם. אנחנו עשינו איזשהו אומדן לעלויות הכלכליות, כלומר מה היה קורה אילו היינו לוקחים את הכמות העודפת

הם לוקחים את המדיניות אבל עדיין מי שחותם על ההסכמים הן חברות הגז. הם מי שאני באמת עובדת איתם. הם אלה שייקחו בסופו של דבר את

הם לא יהיו בין מצרים, ישראל והשוק האירופי.

אנחנו עדיין לא יודעים את הכמויות ומשהו

אם אנחנו נעשה את זה בצורה מהירה מידי, אז אנחנו יכולים גם לסבול כמו שקרה באירופה. למזלנו או לא למזלנו אנחנו לא יכולים לעשות את זה

יש לנו שמש וזה נורא

הדבר הטוב במתקן הנזלה הוא שזה נותן לנו גמישות מבחינה גאופוליטית,

לא תורכיה ולא אירופה. אף אחד לא צריך לחתום על חוזים לטווח ארוך. מי שיכול לקנות את הגז זה שברון כי היא מוכרת גז בכל העולם. היא יכולה לקנות את הגז. הדבר הקשה הוא שיש רק 5-6 מתקנים כאלה בעולם.

מדבר על ייצוא למצרים.

המזכר מדבר על ייצוא למצרים, שם הנזלה ומשם למקומות אליהם

בשורה התחתונה, ברמה המדינית יש פה השפעה חיובית מאוד על חיזוק מעמדה הגאופוליטי של ישראל עם חידוש העניין האירופאי והמדיני בכלל בכל המאגרים של הגז. אני אפרט במה זה בא לידי ביטוי.

לא רק בישראל אלא גם אצל המדינות השכנות והפוטנציאל של האזור כאן להוות תחליף לגז

גם ארצות הברית מגלה עניין במרחב פה, בכל היבטי הגז והאנרגיה ליצירת יציבות אזורית. אני אסיים בזה. תודה רבה. תודה.

בבקשה. דוקטור יצחק קדם, מרכז בכיר אנרגיה ושינויי אקלים במשרד להגנת הסביבה. אני אשמח להציג את עמדת המשרד אבל אני

בעקבות ועדת אדירי 2, שרת האנרגיה בחנה את הדברים, שקלה אותם והחליטה לא לקדם חיפושי גז נוספים. הדבר היחיד שהשתנה הוא משבר האנרגיה באירופה שהקפיץ את הסיכוי לעשות מזה הרבה מאוד רווחים למדינה

דני זקן הזכיר שגז זה עניין של שנים בגלל פיתוח תשתיות וזו בדיוק

מחירי הספוט בוודאי מאוד תנודתיים. מי שזוכר את המחירים ב-2020 בארצות הברית, הם היו מתחת ל-2

אני חוזר, 6 טריליון דולר. זה 11 מיליון דולר בשנייה אחת.

וזה הרבה יותר מעלות המעבר של כל הכלכלה לכיוון כלכלה מאופסת

אמרנו שהגז שלנו הוא תחליף לגז הרוסי. חבר'ה, בואו נשים את הדברים על

את חושבת שזו הרצאה שלך פה? לי אסור לדבר, רק לך? צאי החוצה. מר סגל, בבקשה. בקצרה, רציתי להגיד שבראייה לטווח קצר ישראל יכולה ומייצאת את הגז שהיא יכולה דרך מצרים. בראייה לטווח בינוני וארוך אירופה מבינה את משבר האקלים הרבה יותר מאתנו, הולכת לאנרגיות מתחדשות ומאיצה את זה בעקבות המשבר האנרגיה שקורה שם עכשיו. גרמניה החליטה על 80% מתחדשות ב-2030 ו-100% ב-2035. הביקוש לייצוא של גז שדורש השקעות ארוכות שייקחו כמה שנים עד שיבשילו הוא מטעה, כמו שגם יוני אמר פה קודם. אלה דברים שיגרמו להשקעת כספים מיותרים של המדינה וחבל על זה. תודה. מר פוסטר, בקצרה. תודה כבוד היושב ראש. אני רוצה לומר שהמשבר באירופה והמשבר בעולם, תסתכלו על עוד מקומות בהם יש משבר, יותר מכל מוכיח ששוק הגז הטבעי בישראל פותח בצורה הכי טובה שיש. זאת למרות וחרף כל ההתנגדויות שהיו לפיתוח שלו. אנחנו רואים את המחירים בישראל שהינם הכי זולים בעולם. בישראל אין סובסידיות של גז,

הגז חסך 65,000,000,000 שקלים לפי משרד האנרגיה רק בשנת 2021. אם אני מסתכל על האירופאים, הם מבינים שהם יצטרכו את הגז למשך יותר זמן ממה שהם חשבו.

הם עושים מאמץ ללכת כמה שיותר לאנרגיות מתחדשות, אבל כל עוד אין להם גיבוי של 100% לאנרגיות המתחדשות האלה, הם בבעיה. אני אומר לכולם להסתכל עוד יותר רחוק. יש בעולם 2,400 תחנות כוח פחמיות. על פי מחקרים שעכשיו התפרסמו, מה שקורה בסין, תראו, העולם הולך יותר לפחם השנה ממה שהוא הלך בעבר.

רק המכרות החדשים שנפתחים בסין הולכים להוסיף 10% מפליטות המתאן בעולם, רק הכרייה של המתאן הזה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להיות איכשהו חלק מהעזרה במלחמה בהתחממות הגלובאלית, אנחנו חייבים להפסיק את הפחם בעולם. את החלק הקטן שלנו אנחנו יכולים לעשות באמצעות ייצוא של גז טבעי. מר יאיר רובינשטיין, בבקשה. מירב, אני מבקש סליחה. קראתי לך ולא היית. בגלל שיש לי זמן מאוד קצר, אנחנו הישראלים אוהבים להציג דברים בצורה דיכוטומית, שחור או לבן, הירוקים נגד האנרגיה וכל הדברים האלה. אני חושב שזו הסתכלות לא נכונה, במיוחד אם אנחנו בוועדה כזאת מנסים להסתכל 30 ו-40 שנים קדימה. ההסתכלות הדיכוטומית הזאת מזיקה. אירופה לצורך העניין ידעה הרבה לפני המלחמה באוקראינה שהיא תלויה בגז הרוסי. דיברו על זה בכל מיני פאנלים וכאלה. אירופה ידעה שהיא צריכה הרבה מאוד מתחדשות והיא עדיין יודעת את אותם שני דברים. הבעיה הייתה ביכולת הביצוע. הביצוע לא קרה הרבה פעמים בגלל כאלה התנגדויות שלכאורה יש ניגודי עניינים בין הדברים. לדעתי ברור שאין ניגוד עניינים בין הדברים. האנרגיה והסביבה הולכים יחד, הם חייבים ללכת יחד. גם היום אירופה מסתכלת אמנם על המשבר, כמו שאמרו פה היא מסתכלת גם על להתנתק או להיגמל מהגז הרוסי, אבל גם על להיגמל מגז בכלל ולעבור למתחדשות. הגשר בין הדברים, ואי אפשר להתעלם מהבעיות במתחדשות. להגיד שאין בעיות מתחדשות, נעשה רק מתחדשות ונסגור את הגז היום, זו דיכוטומיה של הצד השני כי היא גם לא נכונה, היא תזיק. צריך למצוא את הגשר הנכון. ציינו פה את המילה מימן, אני חושב שזה גשר מדהים לדבר הזה. הוא יכול לבוא גם מהגז וגם מהמתחדשות. הוא יודע גם להיות מיוצא בצינורות, בניגוד ל-LNG שלא יודע להתעסק עם מימן. אני חושב שצריך לפתוח, ואולי דווקא בפורום כזה הוא כן מעניין לעניין הזה כי מסתכלים פה בהסתכלות ארוכת טווח. רציתי להגיד עוד דברים, אבל אני מקווה שבדקה שקיבלתי העברתי את המסר. בהחלט עבר. תודה על ההשתתפות, סליחה ממי שנמנע ממנו לדבר היום. הוועדה נעולה.